אנחנו מחדשים את הדיון.

כרגע בסעיף על סדר-היום: בקשת יושב-ראש ועדת החוקה חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)